במשרד המשפטים ואין לי כרגע עדכונים. לגבי תקנות של דמי מחייה, יש לנו עדיין עבודה פנימית לגביהם לפני שנוכל לפרסם את זה. הנושא של דמי מחייה דנו בו רבות וזה אחד הנושאים הכבדים שהיו במהות ובבסיס החוק. לכן אני אבקש שתעדכנו את הוועדה מה קורה עם התקנות האלה ומה הצפי של משרד המשפטים? איך אתם קובעים את דמי המחייה היום ואין תקנות? היא אמרה שיש צו ונוהל. אולי סיגל תוכל להתייחס. יש נוהל פנימי שהוא אכן לא עבר את הוועדה. זה חשוב מאוד. אנחנו נעמוד על זה וגם נמשיך. תודה בקי, על שתי ההערות החשובות.

בבקשה. כמה התייחסויות לדברים שעלו. הנציג של לשכת עורכי הדין וגם סיגל ואדוני היושב ראש, דיברתם על השאלה, האם להבהיר לגבי יחידים, האם צריך להוסיף איזו הבהרה לגבי היכולת של הממונה להוסיף נאמנים נוספים על הרשימה או על האופן שבו היא עובדת היום? אנחנו מדברים על סעיף 125(ב) לחוק. היום, בנוסח שלו לפי הוראת השעה נאמר: "הנאמן ימונה על-פי אמות מידה שוויוניות שיגבש הממונה ויפרסם באתר האינטרנט שלו". ההצעה של לשכת עורכי הדין היא כמובן אפשרית. לעמדתי, הדבר אינו נחוץ. מה אומר הסעיף? הסעיף אומר: "הנאמן ימונה על-פי אמות מידה שוויוניות שיגבש הממונה", זאת סיגל, "ויפרסם באתר האינטרנט שלו". נכון שהיום הרשימה הזאת היא לפי מכרז - - - אבל בינתיים לא פורסמו כי לא ביקשו נאמנים חדשים, להן היא לא פרסמה באתר. אני רוצה לשמוע את עמדת משרד המשפטים. הבנתי מסיגל שאין לה התנגדות שאנחנו נבהיר שבתקופה הזאת של השמונה חודשים עד מרץ, אם יהיה גידול משמעותי אינשאללה שנתבדה אבל כנראה שהמציאות הכלכלית תטפח על פנינו ויהיה גידול. אנחנו רוצים לתת מעכשיו שהממונה תפרסם את הנתונים, אמות מידה שוויוניות. בתאגידים פתרנו את זה על-ידי רשימה דינמית. כל מי שקיבל מינוי בחמש שנים האחרונות הוא כבר ברשימה הזאת. ביחידים אין ואנחנו רוצים לתת אפשרות. הנוסח של החוק מאפשר את זה. אתה לא צריך לתקן את הנוסח של החוק כדי לאפשר את זה. אולי נבהיר בצד? בעיניי ההבהרה לא נחוצה. כבר היום לממונה יש סמכות לקבוע, כל עוד אלה אמות מידה שוויוניות, ואת האפשרות להוסיף נאמנים נוספים שמהם נבחרים.

ניצן מדברת על סעיף 125 שנותן לך סמכות כבר היום בחוק שתפרסמי אמות מידה שוויוניות ולפרסם את זה באתר. אני שואל בכל זאת, אם יהיה גידול משמעותי, אנחנו רוצים להבהיר שתהיה לך סמכות ורק לך כמי שאחראית על יישום כל החוק הזה. ביחידים להכניס נאמנים שאם יש להם את ההתמחות והידע בתחום של פשיטת רגל של יחידים. אני לא בטוחה שהסעיף המסמיך הוא סעיף 125. אני חושבת שסעיף 125 הוא סעיף שמבהיר מה הן אמות המידה שאנחנו צריכים לפעול בהן כשאנחנו ממליצים לבית המשפט על נאמנים מתוך רשימת הנאמנים שתקום, או למנות נאמנים מכוח הסמכות שלנו לגבי יחידים. הסמכות שלנו היא לדעתי, אותה סמכות שעל-פיה הקמנו את רשימת בעלי התפקיד הקודמת מכוח החקיקה הקודמת. למעשה, כל עוד לא קמו המנגנונים מכוח החוק החדש, אותה סמכות היא סמכות שממשיכה לרחף ולחול. כמו שאמרתי קודם, הבהרה היא תמיד עדיפה על פרשנות. עדיף שתהיה אמירה ברורה של המחוקק לגבי הסמכות הזאת, היא עדיפה על פני פרשנות. כמובן, כמו שאמרתי קודם, המציאות יותר חזקה מכל ואם יהיה צורך ויהיה גידול משמעותי במספר התיקים, נהיה חייבים לתת מענה כך או אחרת.

אני גם רוצה להתייחס. באמת המינוי של הנאמן זה משהו שעשינו בהוראת השעה הקודמת. לגבי נאמנים בהליכים של תאגידים, בעצם הכנסנו לתוך החקיקה את הכללים שקבועים היום בתקנות כיוון שבית המשפט הוא הגורם שממנה והוא אין עליו מרות אלא מרותו של הדין. לכן היה צורך להגיד בחקיקה מה תנאי הכשירות. הממונה היא גוף מנהלי וחלות עליה אמות מידה של מנהל תקין. לכן לא הכנסנו קריטריונים. למעשה אני לא רואה צורך להוסיף את התוספת הזאת. אני לא רואה שיש מניעה לפעול ולדעתי גם הממונה אמרה את זה. אני לא רוצה שאם חס וחלילה מחר יהיה גידול והיא רוצה להוסיף, יבוא מישהו ויגיד שאין סמכות. זה שמונה חודשים, אין כללים, אין תקנות ואי-אפשר להוסיף אף אחד חדש. מצד שני, אתה לא רוצה לקבוע חובה עליה לעשות את זה. לא אמרתי חובה. הסמכות עצמה קיימת. רק להבהיר. מה הבעיה להבהיר שבתקופה הזאת של עד מרץ, אם יש גידול משמעותי - - - אבל גם אם אין גידול, יש לה סמכות. אין שום הגבלה. אם אין גידול היא לא רוצה עכשיו להתעסק עם זה.

נכון מאוד. צריך להבין שאם אנחנו נצא למהלך כזה. אנחנו כגוף מנהלי, כמו שנאמר, מחויבים לכללי מנהל תקין של שוויוניות, של פנייה לציבור, תהליכים שלוקחים זמן ומשאבים. אם לא תהיה ברירה ויהיה גידול, כמובן נעשה את זה. אם תהיה ברירה, אנחנו מעדיפים לחכות את אותם שמונה חודשים שיעברו ביעף ולעשות את הדברים כפי שצריך לפי התקנות שייקבעו. זה לשיקולך. כן, אני רוצה להכניס את זה. תכניסו סעיף ברוח הזאת, שאם יהיה גידול משמעותי שיחייב והממונה יהיה סבור שצריך להכניס נאמנים חדשים אז הוא יפעל לפי סמכותו. כמובן בתנאים של פרסום ותנאים שוויוניים, להכניס לרשימה נאמנים חדשים שיש להם ידע ומומחיות בפשיטת רגל ליחידים. ניסחתי נכון? נכון מאוד. להבהיר לא מזיק. החשש הוא שנבהיר הבהרה לא נכונה. סיגל תודה. סיימנו, תכף נצביע על החוק. לוועדת הכנסת הוגשה בקשה לפטור מחובת הנחה להצעת חוק זאת והבקשה אושרה. לכן אנחנו למעשה יכולים להצביע על הצעת חוק לקריאה שנייה ושלישית. ניצן, תקריאי ואז נצביע.

מס' 3) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התש"ף-2020. תיקון סעיף 376(א) 1.בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (להלן החוק העיקרי) בסעיף 376(א)(א), במקום "עד יום ט' בתמוז, התש"ף-1.7.2020", יבוא "עד יום יז' באדר, התשפ"א 1.3.2021". נוסיף כמובן את ההבהרה שאדוני ביקש לגבי האפשרות למנות נאמנים. תנסחו את זה ואז נניח את זה היום ונעלה למליאה. אני מעלה להצבעה את הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 3) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התש"ף-2020, בנוסח הקריאה היועצת המשפטית עם ההבהרה שביקשתי להכניס. מי בעד? הצבעה אושר פה אחד.

ההצעה תועלה היום למליאה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:43.